בוקר טוב. לפי הנהלים, פה

פרספקס בינינו.

אני מתכבד לפתוח את הישיבה האחרונה היום של הוועדה המיוחדת לענייני חינוך. הישיבה הזאת תוקדש למצב הסטודנטים בישראל לכבוד יום הסטודנט. יהיו איתנו כאן

השאיפה שלי זה שנים כאשת חינוך היא שתואר ראשון יהיה חינם לכל ילדי ישראל. היום חובה שכולם יגיעו לשם. דבר אחרון כיוון שאנחנו יודעים שמתווה משרד האוצר לא עונה

חד-משמעית,

נדמה לי שדיווחנו על זה גם בישיבות ועדת החינוך הקודמות: התקיים שיח ומתקיים שיח עם הסטודנטים. פרופ' יפה זילברשץ ציינה שלא תמיד אנחנו רואים עין בעין את הדברים אבל הוצעו הרבה מאוד פתרונות בתוך המוסדות,

שלומי ימשיך לטעון שהסטודנטים לא מקבלים מענה, אבל אנחנו שומעים דברים אחרים בשטח. הם עדיין לא הציגו לנו את כל הנתונים, אדוני. אולי תציגי לנו את הנתונים וגם הוא יציג את הנתונים

נשיאים ודיקנים אמרו: תפנו אלינו באופן אישי אם סטודנט לא קיבל מענה בדבר פריסת שכר לימוד או פריסת שכר דירת מעונות, כולל הלוואות ללא ריבית.

צריך סטנדרט מסוים למי שנותנים לו הלוואה, אבל הלוואות ללא ריבית שעל זה אנחנו חייבים להגיד שהביקוש היה מבדיקתנו ברמה נמוכה ביותר מצד

יניב ומיכל, אני מבקש שתעבירו נתונים בצורה מסודרת על היקף סיוע המענקים, הלוואות, פריסת שכר לימוד כדי שנבין את ההיקפים כאן.

עברו כמה חודשים ואפשר לתת מספרים. אתם יכולים לרכז את זה.

אני אשמח מאוד להגיב.

אני אגיב ממש בקצרה. קודם כול לגבי הנתונים המסמך היחיד שאני קיבלתי עד

בהתחלה עוד לא ידעו איך לעבוד עם זה. אני שוב אומרת, כל העסק הזה עבד בתנועה. ככל שהזמן עבר המענקים וגם ההלוואות נפתחו וזה מאוד מסודר - - דבורה, היות שהדיון שלנו פומבי שומעים אותך,

שאומרים לי שזה לא נכון שצריך רק למלא תעודת זהות,

עד לרגעים אלה המערכת מתקיימת בצורה סדירה ורציפה תוך השקעת משאבים ומחויבות של כל חברי הסגל,

דיקני הסטודנטים פעלו באופן אינטנסיבי לסייע לאוכלוסיות במצוקה: חרדים, ערבים, סטודנטים לקויי למידה וכולי בהשקעה מאוד גדולה. נפתחו קווים ישירים גם לסיוע רגשי פסיכולוגי להרבה מאוד סטודנטים שנקלעו למצוקה כל זה

אני פונה לשר אלקין, לדעתי, הממשלה צריכה להגדיר יעדים לסיוע. לדוגמה, כל סטודנט שמסיים תואר ראשון או שני מקבל נקודת חצי נקודת מס

יש הנחה בזיכוי במס הכנסה.

תודה. אם הם רוצים אז ממש בקצרה. נמצא כאן אביב שיציג את עצמו ויספר קצת ואחר כך נעבור לספיר. אני אביב, בן 29, אני סטודנט לחינוך וניהול עסקים חברתיים בסמינר הקיבוצים בשנה ד' ומורה בשנת סטז'. אני מלגאי של תכנית אימפקט בעמותת "לתת". כשהתחילה התקופה הזאת הפעילות שלנו קצת הושעתה, וכשפניתי לעמותה הבנתי שיש המבצע הזה של סיוע לקשישים ואני נכנסתי לעזור בכל מה שקשור לארגון שלו במרחב גוש דן החל מגיוס מתנדבים - - לקשישים? כן. חלוקה של חבילות סיוע של מזון ועוד ציוד חיוני. סך-הכול הצליחו להגיע בעמותה ל-15 אלף קשישים, ואני הייתי שותף לפעילות במרחב גוש דן. עזרתי שם גם בגיוס ובקשר עם המתנדבים, בארגון וחלוקה של העמדות עצמן וגם בחלוקה של החבילות לקשישים. יפה. בנימה אישית אני יכול להגיד שזה היה באמת מחמם את הלב מאוד לראות הרבה אנשים נרתמים ובמיוחד הרבה סטודנטים למרות התקופה הקשה. כל הכבוד לך, כל הכבוד לכם. יפה מאוד. נעבור לספיר. אני ספיר, בת 24 מחולון. אני סטודנטית בשנה א' במרכז הבינתחומי בהרצליה. אני לומדת תקשורת. במהלך הקורונה התנדבתי בפרויקט של עמותת "חיבוק". במהלך השנה זאת עמותה שמסייעת לקשישים ולאוכלוסיות בסיכון עם קנייה של מזון, תרופות או כל ציוד אחר לבית והפגת בדידות לקשישים. כחלק מהפעילות שהתנדבתי בה במהלך משבר הקורונה סייעתי בשינוע של מזון ותרופות לקשישים ולאוכלוסיות בסיכון שלא יכלו לצאת מהבית. אימא שלי ואני הכנו ארוחת חג לניצולת שואה ערירית מבת-ים, ועשינו גם מבצע ניקיון לקשיש בבת-ים שהבית שלו היה בתנאים מאוד מחפירים. בנימה האישית שלי אני מאוד נהניתי לקחת חלק בהתנדבות במהלך תקופת הקורונה וגם ראיתי הרבה סטודנטים סביבי שעשו את זה. זה נתן לי המון.

התנדבות זה דבר מעולה. תודה רבה, ספיר. כל הכבוד לכם, חברים, באמת יפה מאוד. יישר כוח. יישר כוח גדול. אדוני השר להשכלה גבוהה,

הופעת הבכורה שלך כאן בוועדה. קודם כול, כדי שלא יגידו שאני גוזל סמכויות לא לי אני חייב לחדד שכרגע אני השר המיועד להשכלה גבוהה. נכון באמת. זה עדיין לא אושר בממשלה ובכנסת אז אני נמצא פה כרגע בשם העתיד על דעת זה שתצביעו על אישור הסמכויות שלי בשבוע הבא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, על ההזמנה לדיון הזה. למרות שכאמור אני עדיין לא נושא בסמכות רשמית הוא מאוד חשוב. זה גם תענוג בשבילי לחזור לוועדת החינוך, ועדה שבזמנו גדלתי בה כחבר כנסת עוד בקדנציה הראשונה שלי, ואותה אני מאוד אוהב. מי היה אז היושב-ראש?

אני מאוד שמח לחזור לכאן בכובע החדש. בדרך כלל ביום הזה מדברים יותר על התמונה הכללית, על המגמות ועל הסיוע הכולל, ואני מניח שגם שמעתם על זה ממל"ג-ות"ת לפני כן. סך הכול ברור שהנושא של הסטודנטים הוא אחד מהנושאים המרכזיים בתוך כל המכלול הזה של ההשכלה הגבוהה. הם בסוף הצרכן והלקוח של המערכת. היא קיימת לא בשביל עצמה, אלא בשביל הסטודנטים. יש לא מעט פעולות במסגרת התוכנית הרב-שנתית שהמערכת להשכלה גבוהה משקיעה בציבור הסטודנטים: גם בסוגיית הנגישות של השכבות השונות בחברה הישראלית. סך הכול בנגישות של ות"ת-מל"ג משקיעים כחצי מיליארד שקל בתוכניות השונות להגברת נגישות, ויש תחומים שבהם יש הצלחות. חבר הכנסת סעדי דיבר, למשל, על החברה הערבית.

נדמה לי, בשנת 2019 הגיעו ליעד ששמו עד תוכנית החומש ל-17% במספר הסטודנטים. זה הולך ומתקרב לייצוג של החברה הערבית בתוך כלל החברה הישראלית. זה עוד לא הגיע לשם - - בעיקר בתואר הראשון. כן, בתואר הראשון. אבל זה בהחלט בדרך לשם בקצב אפילו מהיר יותר ממה שתוכנן וזה לא קורה במקרה, אלא זאת תוצאה של תוכניות רבות לעידוד הסטודנטים ולסיוע ולחשיבה של המערכת. זה כולל גם ציבורים אחרים יוצאי אתיופיה וצאצאיהם, וגם אתגר גדול לציבור החרדי. גם שם זה קורה אבל לאט יותר ממה שנדרש וממה שצריך. זה גם קורה בייצוג הפריפריאלי גם שם השיעורים משתנים מאוד בייצוג של מספר הסטודנטים מהפריפריה וגם מספר הסטודנטים שלומדים במוסדות בפריפריה. זאת אומרת שיש פה מכלול שלם שעושה את ההשכלה הגבוהה לנגישה יותר, והוא מתבצע בימים כתיקונם. גם מכלול שלם של סיוע לסטודנטים שגם זה מערך שבמצטבר בשנה הוא כרבע מיליארד שקל בפעילויות השוטפות בתוכניות הסיוע והמלגות השונות. אבל לא לשם זה התכנסנו. לא התכנסנו לאירוע חגיגי כמו שבדרך כלל קורה ביום הזה שמדברים על סוגיות עומק למרות שגם זה חשוב. אבל אנחנו נמצאים בעיצומו של המשבר שהוא פוסט משבר. בינתיים בשלב הזה עברנו את השלב הראשון של המשבר הבריאותי לא בטוח שהוא לא יחזור אלינו בהמשך אבל אנחנו כרגע במשבר שהוא במסגרת היציאה מהמשבר הבריאותי ומהמחירים הכלכליים והאישיים ששילמנו על התמודדות היעילה יחסית עם המשבר הבריאותי. כאן אני חייב להגיד לכם, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת והאורחים כאן בוועדה, ההתרשמות שלי בשבוע שאני בתהליך של כניסה לתפקיד כשר מיועד שחלק מהבעיות של המערכת הן שלא היה לה אבא ברור סביב שולחן הממשלה. למשל, אני נכנסתי אתמול לעובי הקורה של תהליך היציאה של המערכת מהמשבר. זה היה יכול לקרות מהר יותר וזה לא קורה מהר יותר לא בגלל שות"ת ומל"ג לא מנסים הם מנסים בכל הכוח מול משרד הבריאות אבל חסר היה מישהו שידפוק על השולחן ויתעדף את זה גבוה בסדר עדיפויות. בסוף, אתה יודע איך המערכת עובדת. גם כאן נכנסתי לעובי הקורה ומאתמול אני עובד מול שר הבריאות ואנשיו כדי שכמה שיותר מהר המסגרת של הקלות נוספות גם לקראת תקופת בחינות ואפילו לקראת תקופת לימודים שנשארה לנו כאן תיכנס לתוקף כבר בתחילת השבוע הבא, אני מקווה. אני מאוד מקווה שנצליח להגיע להבנות נכונות. אני לא אומר שצריכים לשכוח מקורונה אני האחרון שאגיד את זה. אני עוד לא רגוע מזה שהמשבר עוד עלול לחזור אלינו. אבל במסגרת המדיניות הכוללת שמנהל אותה היום משרד הבריאות בכל החזיתות אין שום הצדקה שלא יהיה עוד צעד נוסף משמעותי בתחום ההשכלה הגבוהה. אני יודע שיושבת-ראש ות"ת יחד עם צוות ות"ת עובדים על זה מול משרד הבריאות והם קרובים להסכמות. אנחנו נעשה הכול כדי שההסכמות האלה גם יתורגמו כבר להחלטות אופרטיביות של משרד הבריאות כבר בתחילת השבוע הבא. זה לגבי היציאה. לגבי ההתמודדות עם פוסט משבר כאן ההתרשמות הראשונה שלי, קודם כול, מההיבט האקדמי שהוא פנים מערכתי ואחר אתייחס גם להיבט הכלכלי שהוא חיצוני מול משרד האוצר. בהיבט האקדמי בדיון שהשתתפתי בו אתמול במל"ג גם כן על תקן מוזמן של כבוד ולא על תקן יושב-ראש הדיון ראיתי שהפתרון המוצע בעת הזאת הוא לחזק את ראשי המוסדות לנסות להידבר עם הסטודנטים ולתת להם מקסימום סיוע. זה קו חשוב וברור שזה נכון לעשות וחשוב שראשי המוסדות מקבלים את המסר הזה ממל"ג וות"ת כרגולטור שאומרים,

יש כאן נושא חשוב ואתם צריכים לשתף פעולה עם הסטודנטים ולחפש פתרונות. אבל, בעיניי, אדוני היושב-ראש, זה לא מספיק. דיברתי על זה אחרי הישיבה של מל"ג עם יושבת-ראש ות"ת ועם סגן יושב-ראש המל"ג כשקיימנו ישיבת סיכום. בעקבות הישיבה ואחרי שגם שוחחתי על זה עם יושב-ראש התאחדות הסטודנטים קיבלתי החלטה להקים שולחן עגול בראשותי להתמודדות עם ההשלכות של משבר הקורונה בתחום של ההשכלה הגבוהה. בשולחן העגול הזה יישבו, כמובן ות"ת ומל"ג כרגולטור ואנחנו נזמין את ור"ה ואת ור"מ נציגות של ראשי המוסדות ששם בסופו של דבר עיקר העשייה, וכמובן בשולחן העגול הזה תשב גם התאחדות הסטודנטים. ועדת החינוך. תזמינו אותנו לפה. נשמח לבוא לדבר.

אבל זה טוב מאוד. אין לי ספק שיש רצון טוב של המוסדות לנסות לעזור לסטודנטים לפתור את הבעיות כי סך הכול גם הם דואגים לציבור הסטודנטים. אבל מניסיוני כמי שגדל במערכת ההשכלה הגבוהה לפני שהגעתי לעולם הפוליטי בסוף זה תמיד תלוי באנשים, וזה גם תלוי במוסדות. יש מוסדות חזקים יותר, מוסדות חלשים יותר, יש מוסדות שיהיו קשובים יותר ומוסדות שיהיו קשובים פחות, יש מקצועות שזה יותר קל, ויש מקצועות שזה יהיה יותר קשה. לכן השולחן העגול הזה יוכל לחשוב גם על קווים כלליים אבל מה שיותר חשוב הוא להיות הכבאית שמכבה שרפות שהתאחדות הסטודנטים תביא לנו מהשטח מקרים כי לא תמיד מה שמדווח ומוצג קורה בשטח. לכן היא תשמש סוג של קול מהשטח לבעיות שנוצרות שנוכל לבחון אותן ולנסות לפתור. בסוף ברור שהפתרון הוא במוסדות כי יש חופש אקדמי. ברור שאסור לפגוע באיכות התארים אחרת הם לא שווים. אבל אני מאמין שבלי לפגוע באיכות התארים, בגמישויות הרבות שאפשר לתת ובפתרונות היצירתיים אפשר לתת מענה לא לכל הבעיות אני מראש אומר לשלומי משבר מהסוג הזה לא ייגמר באפס בעיות. אין דבר כזה. כל המערכות במדינת ישראל משלמות מחירים על המשבר. אבל צריך למזער למינימום את הבעיות. בחשיבה משותפת יחד סביב השולחן הזה ותוך שיח שלנו יותר קל כרגולטור ללוות אותו מול ראשי המוסדות ולנסות יחד איתם לחפש פתרונות יצירתיים. אנחנו נדע לעשות את התהליך הזה מנוהל בצורה הרבה יותר טובה ולא לזרוק כל יושב-ראש התאחדות בתוך המוסד שלו להתמודד עם ראשי המוסד, ואיפה שייצא ייצא, ואיפה שלא ייצא אז לא יצא. זה קודם כול הצעד הראשון שהוא בעיניי נכון והכרחי. אני כבר סיכמתי עם ראשי ות"ת ומל"ג שאנחנו הולכים יחד למהלך הזה ונזמין, כמו שאמרתי, את ור"ה, ור"מ ואת התאחדות הסטודנטים. הסוגיה השנייה היא הכלכלית הסיוע הכלכלי. גם כאן אנחנו נכנסים קצת באיחור לסיטואציה הזאת בגלל הבעיה שהזכרתי בראשית דבריי. כי סך הכול החשיבה במשרד האוצר על מנגנוני פיצויים מתקיימת כבר תקופה די ארוכה, והמדינה הקצתה סכומים לא קטנים לסיוע להתמודדות עם היציאה מהמשבר. אמנם היה שיח בין ההתאחדות וגם בין מל"ג וות"ת עם משרד האוצר אבל צריך לחזק את השיח הזה. מצד אחד ברור שהסיוע צריך להיות ממוקד. בהיבט הזה אני מסכים עם אנשי משרד האוצר. בסוף יש 350 אלף סטודנטים במדינת ישראל כולם נפגעו. אין אחד שלא נפגע. אבל גם נציגי הסטודנטים לא מדברים על המספרים האלה.

לכן השאלה היא מה המיקוד הנכון ומה הקריטריונים. אין מחלוקת שזה צריך להיות ממוקד בהיבט הכלכלי. המחלוקת היא כרגע על ההיקפים והקריטריונים.

בשונה מהנושא הראשון המפתחות הם לא אצלי, הם לא בתוך המערכת עצמה. המפתחות הם בעיקר במשרד האוצר. אבל גם כאן אני מתכוון שהשולחן העגול הזה יירתם לחשיבה לעזור בשיח ובמשא ומתן מול משרד האוצר לנסות להביא לפתרונות בהיקפים משמעותיים יותר כדי שייתנו מענה נכון לאלה שבאמת זקוקים. מי באמת צריך, כמה ולמה יהיה,

ויכוח שלא נחתוך אותו כאן בדיון הזה. כרגע הפערים גדולים. אני מנסה לצמצם אותם עד כמה שאפשר. בסופו של דבר סיוע של הכנסת ושל הוועדה גם בהידברות עם משרד האוצר ועם שר האוצר הוא חשוב מאוד ביצירת האווירה הנכונה לנכונות ללכת לקראת המערכת. ור"ה כאן דיברו על פטור מארנונה וראיתי שאתה בדיוק - - אני חייכתי כי בתפקידי הקודם הייתי חלק מהפתרון הזה. זה לא פתרון של משרד הפנים. זה לא שמשרד הפנים נתן מתנה פטור מארנונה לכל העסקים, אלא מה שעמד מאחורי זה זה כסף מהאוצר ואני התגייסתי קצת כשר להגנת הסביבה כדי לעזור בתחומים שאני אמון עליהם והבאנו עוד 200 מיליון שקל מעבר למה שמשרד האוצר היה מוכן לתת. זאת הייתה השקעה של כ-3 מיליארד שקל, קצת פחות. חשבו שזה יהיה 3 מיליארד וזה הגיע ל-2.7 מיליארד. אבל זאת הייתה השקעה מאוד גדולה מהאוצר עם סיוע מהמשרד להגנת הסביבה שהחזירה את הכסף הזה לרשויות. זה לא שרשויות היום יכולות לוותר על הארנונה

עכשיו גם הן במשבר. בסוף מישהו שילם את הכסף הזה, ומי ששילם את הכסף הזה זה האוצר. לכן זה נחמד מאוד לשלוח את כולם למשרד הפנים אבל לא ייצא מזה שום דבר. כי אם האוצר מוכן לשים 3 מיליארד שקל לסטודנטים אז לא בטוח שהדרך הנכונה היא לעשות את זה דרך הנחות בארנונה שזה שוויוני לכולם בלי קשר לשאלה מי צריך ומי לא צריך. אפשר למצוא מנגנונים אחרים יותר יעילים במיקוד במי שצריך לחלק 3 מיליארד שקל. הבעיה היא שמשרד האוצר לא מוכן לשים על זה 3 מיליארד שקל. זאת הבעיה ולא בעיית - - - לכן זה לא הפתרון. מהיכרותי עם עניין העסקים זאת פשוט הייתה דרך של משרד האוצר לעודד עסקים ביציאה מהמשבר. אז במקום לשבור את הראש איך נותנים לעסקים 3 מיליארד שקל ביד אמרו, בואו לא ניקח מהם 3 מיליארד שקל. יותר פשוט לא לקחת מאשר לתת. ואז המדינה פיצתה את הרשויות. רוב הרשויות קיבלו פיצוי של 100%. רשויות חזקות תרמו קצת. רשויות חזקות כמו תל-אביב,

קיבלו 92% החזר, רשויות קצת יותר חלשות אבל עדיין חזקות 96% החזר. אבל כמעט הכול חזר מהמדינה. לכן זה סיבוב כסף. למה לא סטודנטים? פטור מארנונה - - אני יודע ניתן לעסקים. המדינה החליטה לתת כסף לעסקים והחליטה לתת את זה כך, שזה חכם.

ואחר כך התחשבנה עם הרשויות. פה זה אירוע אחר. אפשר לעשות אותו דבר - - - אורלי, אני חולק על זה. דווקא פה אני מסכים עם עידו לא במספרים אלא בגישה.

גם התאחדות הסטודנטים תסכים לגישה הזאת, במקום לתת לכולם קצת. אם היה לי עכשיו 3 מיליארד שקל לטובת הסטודנטים היינו יודעים איך לבנות את זה נכון יותר כדי שיקבל את זה הסטודנט שנזקק יותר או שנמצא בבעיה גדולה יותר. זה עשרות מיליונים. בארנונה זאת לא דרך דיפרנציאלית. אנחנו צריכים לסיים. בעניין הזה השאלה היא גודל הסכום ולא הדרך לתת אותו. לכן חייכתי כשהוזכר פה נושא הארנונה. אני מתכוון להתגייס באופן אישי למשא ומתן הזה מול האוצר כדי לנסות להגיע למקסימום פתרונות לאלה שצריך באמת. להגיד לך שאני יותר מדי אופטימי? אני,

נכנס לתהליך הזה כשרוב החשיבה במשרד האוצר מה לתת ולמי כבר מאחורינו ויש כבר החלטות. אני אדם מציאותי ומכיר את המערכת. התהליך הזה היה הרבה יותר אפקטיבי אם הוא היה קורה לפני חודש. אמת. זאת דוגמה למחסור של - - - שממוקד על המערכת הזאת. אבל זה מה שיש כרגע כי אנחנו נכנסים אליו באיחור. ננסה להביא מקסימום תוצאות במציאות הזאת. גם לא דיברנו על הירידה במספר הסטודנטים שיירשמו לשנה הבאה, כי יש כאלה שיוותרו.

יבגני, יכול להיות שלא שמעת הוצג פה נתון שהוא מפתיע ומעניין שההרשמה עלתה. בגלל שאנשים לא יוצאים לטיולים בחו"ל. השאלה אם הם יעמדו בכל ההוצאות. הרבה בגלל הפסיכומטרי - - - בגלל שיש הקלות בתהליך אז ההרשמה עלתה. יש אנשים שמוותרים להיות סטודנט בגלל הקשיים הכלכליים. הנתון הזה הוא פשוט כל החבר'ה שסיימו צבא והולכים בדרך כלל לטיול הגדול החליטו שהם מתחילים ללמוד. זה פשוט מאוד. זה לא איזשהו שינוי. אם זה יוגבר ותהיה מתכונת חדשה במדינת ישראל אני מאוד בעד זה. - - - חברים, המליאה מתחילה אז אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה,

לסטודנטים ותודה רבה לחברי הכנסת הנכבדים ולשר. תודה לכל המשתתפים מההשכלה הגבוהה. אני מאוד שמחתי ונהניתי לכהן בראשות ועדת החינוך. אני סמוך ובטוח שמחליפי יהיה קשוב אליכם. הוא היה בתפקיד שלך, שלומי. אני עדיין אמשיך להיות חבר ועדת החינוך מן המניין וגם כל החברים כאן. אנחנו לרשותכם. אני מקווה שיחד נצא מהמשבר הזה. אני חייב להגיד, וגם לך, אדוני השר, שבין מה ששלומי מציג לגבי ההיקפים לבין האוצר אני נוטה לכיוון של שלומי. לדעתי, כשמסתכלים על העניין הקריטריונים פה קצת מעוותים, וכשמסתכלים בראייה לטווח יותר ארוך יש כאן היגיון בהליכה לכיוון של הסטודנטים במשבר הנוכחי כי, לדעתי, זאת גם ההשקעה הכלכלית הטובה ביותר. תודה רבה, בהצלחה לכולם, בהצלחה לך, אדוני השר ותודה לצוות הוועדה, כמובן. הישיבה נעולה הישיבה ננעלה בשעה 11:05.